אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכלכלה של הכנסת. היום אנחנו ב-24 בפברואר 2021. על סדר היום הצבעה על הרביזיות של חבר הכנסת פינדרוס ואימאן ח'טיב - - אני הגשתי בקשה לרביזיה על-פי בקשה של אחמד טיבי והיא הגישה על-פי בקשה של מנסור עבאס.

בבקשה, חבר הכנסת טיבי. תודה רבה. אני רוצה להתנצל בשמו של חברי אנטאנס שחאדה הוא לא מרגיש טוב ואני כאן גם במקומו וגם כיו"ר הסיעה. הנושא הזה, אדוני, של הטיסות, במיוחד של הטיסה היום לאוקראינה תלמידים ממלאים את נתב"ג. אני נמצא בקשר עם הנהלת ארקיע וגם עם עוז, שדיבר איתי לפני כמה דקות ועם אורלי, שכבר כמה ימים אנחנו משוחחים וגם אתך אתמול והיום, וגם עם ועדת החריגים, עם מנכ"ל משרד התחבורה עופר מלכה והיום גם שוחחנו עם השרה מירי רגב וגם נפגשנו איתה, חבר הכנסת סעדי ואני, במליאה למעלה. בשורה התחתונה היא הסכימה להחרגות של שתי טיסות האחת לאוקראינה והשנייה לפריז. אני רוצה להבהיר: אוקראינה לפני יומיים סירבה לאפשר כניסה כי אין הדדיות.

שלטונות אוקראינה מבקשים שאם יאפשרו לנו להכניס סטודנטים, תאפשרו לנו להנחית אנשים. ישראל לא מרשה.

טובת הסטודנטים מחייבת שבמקום פריז עדיף פריז וקישינב, מולדובה, כי מולדובה מאפשרת נחיתה של סטודנטים - - קודם כל, כל הכבוד לכם. אנחנו לא ישנו בלילה בגלל המגעים האלה.

אנחנו לא קובעים את היעדים, זה רק השרה.

מותר לה, היא מוסמכת והכל כתוב. תשאיר את היעדים פתוחים. אני רוצה להודות לך, באופן אישי, שכל הזמן הקשר שלך עם המנכ"ל והשרה אתה עזרת מאוד. תודה, תודה. אני שמח שההבהרה הזאת הובהרה שוב, והיינו צריכים לשמוע את זה גם מהשרה - - - יש - - - למי שהגיש את הבקשה? מיד, זה אנטאנס שחאדה ביקש.

חבר הכנסת טיבי ביקש להודיע הודעה. חבר הכנסת פינדרוס, תציג את הרביזיה. מכיוון שההצבעה נדחתה מ-11:30 ל-12:30, ובשעה 12:03 קיבלתי פנייה גרוש הוציא את הילד מחוץ לישראל. הילד בחזקת האם והוא לא יכול לחזור. היא הגישה בקשה לוועדת חריגים, מצורף שוועדת החריגים עובדת לא נעים להגיד,

מה שעומד - - -, מה שלא, צריך פנייה של שר, חבר כנסת, מקורב כמו חבר מרכז הליכוד או משהו דומה.

אני חושב שאנחנו, כנבחרי העם, עושים עוול לאחריות הציבורית שלנו, שאנחנו נותנים בידיים דברים כאלה שלא עובדים נכון. אנחנו אחרי שלושה שבועות מה שהתרעתי לפני שלושה שבועות כרגע קורה ואמרתי: דוגמה פשוטה משעה 12:03 ואני כבר לא רוצה להביא עוד דוגמאות. לכן, אני במקש מהוועדה לפתוח את הדיון מחדש ולא לאשר את התקנות הדרקוניות עד שמדינת ישראל תתבגר ותמצא פתרון איך לנהל את המשבר הזה. חבר הכנסת פינדרוס מדבר על התקנות שנוגעות לעבדות ועדת החריגים, שמאשרת לאנשים - - הוא יודע,

חברת הכנסת אימאן ח'טיב, את רוצה לדבר או שנצביע? אני רוצה לדבר ולהסביר על הנקודה שהסברתי קודם לגבי התקנות. בבקשה. אני ביקשתי להוסיף לתקנות טיסה ייעודית, מיוחדת, כמו שיש עוד סעיפים לשתיים או שלוש קטגוריות לגבי הסטודנטים. לא יכול להיות שאנחנו נפקיר עשרות-אלפי סטודנטים. אנחנו יודעים שזה לא מקרה חריג, זה מקרה קבוע, וצריך לתת מענה לדבר הזה. נתנו מענה. איזה מענה? הסברתי לך ואני מסביר שוב וגם קיבלנו חיזוק מהשיחה שהייתה לאחמד טיבי עם השרה: יש בתקנות מענה, יש בסמכות השרה לקבוע עוד שתי טיסות

- - אבל השרה לא עשתה את זה. היא תעשה את זה אם נסמיך אותה. אם לא נסמיך אותה... תודה. - - - אני רוצה להבין. אז כרגע אנחנו מצביעים על הרביזיה. אני לא פותח את הדיון. אני מביא להצבעה מי בעד הרביזיה שהגיש חבר הכנסת פינדרוס?

בעד, 4 נגד, 6 נמנעים, אין הרביזיה לא התקבלה. מי בעד הרביזיה של חברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין? הצבעה בעד, 4 נגד,

נמנעים, אין הרביזיה לא התקבלה. הרביזיות לא אושרו. תודה רבה, אדוני. לשים דברים על דיוקם כדי שכולם יבינו: בתחילת הקורונה דאגנו להשיב לארץ ולסייע לאלפי סטודנטים - - אני רק רוצה לומר לפני כן ולהזכיר לרננה מה שביקשתי - - - - - חבר'ה, בתחילת הקורונה סייענו ועזרנו להחזיר אלפי סטודנטים. אגב, במיוחד מאוקראינה, המדינה שבה עזרנו הכי הרבה לסטודנטים לחזור כולל תורכיה וכדומה. גם לאחרונה סייענו לכמה סטודנטים אבל לא יעלה על הדעת שמשאירים כאן בארץ כל-כך הרבה סטודנטים, אלפים, שהעתיד שלהם נשאר תלוי. לכן, אמרנו לשרה עכשיו שזה העתיד של הסטודנטים. אחרי ההצבעה, הסמכות היא שלה. הסמכות שלה. לכן, אל תבואו לוועדה אם אין את התיקון הזה שביקשתי, שאדם שחתם על דעתו שהוא עולה לטיסה והולך לבידוד אם תתנו את האישור של החריגה ולא הגעתם ל-2,000 נוסעים ביום, אל תבואו לוועדה, אני לא אעביר את זה. אני אומר שאם הגעתם ל-2,000 ביום, תנו לו את הפריבילגיה הזאת. אם אתם לא מסוגלים בגלל הצפיפות והזמן שזה לוקח מי שחותם שהוא עולה לטיסה ושייכנס לבידוד - - - בלי אפשרות - - - תודה רבה. הישיבה נעולה.

12:41.